הדיון הוא מפרץ חיפה, היערכות לאחר יישום החלטת הממשלה, דיון מספר 1, הוא בעצם לא 1 הוא כבר 2,

ומי שהטיל ספק